שלום. תודה לכל מי שטרחו להגיע. תודה גם למי שמתרגמת סימולטנית את הדיון לרוסית, כדי שגם מי שדובר רק רוסית יוכל להבין את מה שקורה בדיון. אז אנחנו בעצם יושבים היום באכסנייה של הוועדה למען שורדי השואה,

הוועדה הראשונה שכונסה בהיסטוריה של מדינת ישראל. לא סתם. כי אני חושבת שאלו באמת השנים הקריטיות שנותרו לנו על מנת שנוכל לשרת את שורדי השואה. אני אשתף אתכם, שביום יום, בכל שבוע, אנחנו מתעסקים בנושאים החשובים האלה. מבחינתנו כל יום הוא ׳יום שואה׳. אנחנו גם מתעסקים בהיבטים של זכויות השורדים: ועדות רפואיות, אחוזי נכות, מענקים, קצבאות וגם בנושא ההנצחה והזיכרון. אבל הכינוס היום הוא חלק מיוזמה בינלאומית יחסית חדשה, אני מבינה שזה שלוש שנים, ליום שיוקדש לשורדים עצמם, לסיפורים שלהם, להצלחות שלהם, להישגים שלהם, להשראה שהם יוצרים לכולנו ולא רק להתעסק שוב בזיכרונות הקשים, בתופת ובזוועות שאנשים עברו. אז למעשה, בחודש יוני, שאנחנו בתוכו, התקיימו שורה של אירועים בנושא הזה ברחבי העולם וזה כבוד עבורנו לקחת חלק במהלך הבינלאומי הזה. אני חושבת שזה שיש כינוס כזה בכנסת ישראל זה רק מתבקש, כי בסוף המקום הזה הוא הסמל לתקומה שלנו כעם שהתיישב בארצו. אז בעיניי זה מעמד מאוד מאוד מרגש. אני אגיד בנימה אישית, לשורדים ולשורדות שמכבדים אותנו בנוכחות שלהם כאן, עבורי באופן אישי ועבור הדור שלי בכלל, אתם השראה ענקית. אתם הגיבורים שלנו. בכל פעם שקצת קשה במדינה ואנחנו עוברים תקופות לא פשוטות, אז אני באופן אישי תמיד נזכרת בסיפורים שלכם ובתלאות שעברתם כדי שתקום לנו מדינה. זה גם מזכיר לי כמה חשוב לשמור על המדינה שלנו וזה גם מעניק פרופורציות, למה הם קשיים אמיתיים שבני אדם מסוגלים להתמודד איתם. אז אני רוצה להודות לכל המארגנים של ׳יום השורד הבינלאומי׳, להסתדרות הציונית העולמית, שלקחה על עצמה את ארגון האירוע הזה כאן, במדינת ישראל, לוועדה, למנהלת הוועדה ולליאור, היועצת שלי, שעבדה מאוד קשה על מנת שהאירוע הזה יקרה. יושבים כאן הרבה מאוד ארגונים שעוד מעט ידברו. אז אני רוצה להודות לכם גם על הכנס הזה, אבל גם על העבודה הסיזיפית, יום-יום, שעה-שעה, למען השורדים ולמען הזיכרון. אני חושבת שבמידה רבה, כאשר אנחנו מזכירים את ההיסטוריה שלנו, מנציחים אותה ודואגים לאנשים שבנו את המדינה שלנו, אנחנו גם דואגים לעתיד שלנו. אז תודה רבה. אני אפתח את הכנס ואעבור לדוברים ולדוברות. אנחנו נתחיל עם טובה דורפמן, נשיאת המחלקה לישראל ולהנצחת השואה בהסתדרות הציונית העולמית. בבקשה. תודה רבה ובוקר טוב ומזל גדול שיש לנו אותך, שבאמת מובילה את הנושא הזה כל יום וכל שעה. אז יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת מירב כהן, שורדים יקרים, מכובדיי,

הרעיון ליום השורד עלה לפני שנים בודדות, במפגש במהלך הקורונה שבו השתתפו רבים ומכובדים שעוסקים בהנצחת זיכרון השואה ברחבי העולם. גברת קולט אביטל, הייתה חלק מהוועדה המקורית, שחשבה, חלמה על היום הזה וגם ביצעה אירועים שהיו לנו בשנה שעברה. השאלה שעלתה לאוויר הייתה: כיצד לצד כל הימים שעוסקים בזיכרון ובחורבן, שמספרים ומלמדים על ממדי ההרס הבלתי נתפשים ועל חיים שלמים שנמחקו, נמצא את המועד המיוחד בו נעסוק דווקא באלה שנותרו ביום שאחרי? זה הוא יום שצופה לעתיד ומצדיע בגאווה לכל אלה שקמו מן הנקודה הנמוכה והשפלה ביותר שידע המין האנושי והתחילו מחדש. היום הזה, יום השורד הבינלאומי, נושא עיניו אליכם, שורדי השואה. יצאתם מהתופת, אספתם כוחות בלתי ניתנים לתפיסה ובניתם מחדש במו ידיכם, צעד צעד, את חייכם. בניתם משפחות לתפארת, בניתם מדינה מאפס, לחמתם במלחמות, הפכתם למדענים פורצי דרך, הקמתם תעשיות, הפכתם לספורטאים, לרופאים, לאנשי תרבות ורוח ולעמודי התווך של החברה. התכונות שנדרשו מכם, החוסן, החוזק, הגבורה,

ההסתכלות קדימה, השאיפה והרצון לקום מחדש, כל אלו, הופכות אתכם למודל לחיקוי. היום הזה חשוב, הן לצורך הוקרה, אך גם לצורך הדורות הבאים, שיוכלו לשאת עיניהם אליכם ולשאוף לאמץ לעצמם תכונות אלו. היום הזה מרגש עבורי במיוחד. הוריי, משה ומלכה זיכרונם לברכה, שרדו את השואה בפולין, איבדו בה כמעט את כל משפחתם והקימו כמעט מאפס את המשפחה שלי. בחודש האחרון ציינו את יום השורד בעשרות קהילות ברחבי העולם. מקראקוב ועד לוס אנג׳לס, מבית ראש העיר בניו יורק והיום, בכנסת בירושלים. עשרות אירועים התקיימו כדי להצדיע לשורדים וכדי לשים אתכם במרכז. להראות לא רק את סיפורי ההצלה יוצאי הדופן אלא גם את ההישגים המדהימים. אני מודה מעומק הלב לכל השותפים שעזרו בהקמת הפרויקט החשוב הזה ובמיוחד, לחברת הכנסת מירב כהן, שפועלת יום ולילה למען השורדים. תודה רבה לכל מי שהגיע לכאן היום, כדי להצדיע לכם איתנו ביחד ולומר לכם, פשוט תודה. תודה רבה. קולט אביטל, יושבת ראש ׳מרכז הארגונים׳, בבקשה. תודה רבה גברתי יושבת ראש הוועדה ותודה רבה גם לטובה ולשרית, על היוזמה, לעשות הפעם את יום השורד כאן בכנסת. לנו, כמרכז ארגונים, יש מסורת בעניין הזה. אנחנו כבר חמש או שש שנים, מציינים את היום הזה פעם בשנה. עשינו את זה בתיאטרון ירושלים, עשינו את זה בשנה שעברה יחד, גם בבית לוחמי הגטאות וגם בתיאטרון הבימה והרעיון הוא רעיון מאוד פשוט. אני, שהוריי היו שורדי שואה וגם אני שורדת שואה, חשבתי שזה נכון לא רק לדבר על טרגדיות, אלא לזכור, לא רק יום אחד בשנה, מה אנחנו חייבים לשורדי השואה. כשאני אומרת מה אנחנו חייבים לשורדי השואה אני לא מתכוונת אליי, אני הייתי ילדה קטנה, לי לא חייבים כלום. אבל לאן שהסתכלתי,

20% מאלה ששלמו בחייהם במהלך מלחמת העצמאות כדי שתהיה לנו מדינה, היו שורדי שואה. כמו שטובה אמרה, הם נכנסו למדינה הזאת בנעלי בית, לא דרשו שום דבר, השתתפו במלחמות והחליטו לפתוח בדף חדש. רבים מהם החליטו לא לדבר על מה שקרה עם הילדים שלהם, אבל רובם בעצם, לאט לאטו השתלבו בכל מקצוע וכל מה שהם רצו, היה שפשוט תהיה לנו מדינה יהודית. אז אנחנו כאן כדי להצדיע לכל אלה שעשו, לכל אלה שהגיעו והחליטו לבנות את המדינה. בציון יום שורדי השואה הבינלאומי, שהיוזמה שלו כיום בינלאומי, הגיעה משני אנשים, אחד בלוס אנג׳לס ואחד בקראקוב ואנחנו הצטרפנו אחר כך, אנחנו רוצים להביא לידיעה על איך התקומה הזאת קרתה. השורדים האלה, שבחרו לא להגיע לארץ, תרמו הרבה מאוד גם למדינות שלהן, שבהן הן בחרו לגור וגם למדינת ישראל, בזה שהם הצטרפו לכל אותם הארגונים שמסייעים לישראל. אז היום זה פשוט יום של תודה ואני כאן כדי להגיד תודה. יותר מכל דבר אחר, אני שמחה מזה שגם המדינה מכירה בזה ושהיחס של המדינה לשורדים השתנה. היום גם המדינה נטלה על עצמה את החובה הזאת, גם ועדת התביעות העולמית עוזרת בעניין, אבל גם כל אחד מאיתנו עושה משהו, כדי שהחיים שלהם יהיו קצת יותר יפים. אז כל מה שאני רוצה לאחל לו היום, זה שאת כל מה שהשיגו השורדים במדינה הזאת, נוכל לשמר, כמדינה טובה, דמוקרטית ויהודית. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה לעבור לברכה מוקלטת, מבן אדם שהזכרת, ג׳ונתן אורנשטיין, מנכ״ל ׳ACC׳,

מייסד ׳יום השורד הבינלאומי׳. יש אפשרות להגביר את הווליום? (הקרנת וידאו)

היה קצת קשה לשמוע, אני לא יודעת מי הצליח. אני לא אעבור לברכת הוידאו הבאה, תוודאו קודם שאין תקלה עם זה. בינתיים אתן את רשות הדיבור לחבר הכנסת סימון דוידסון, שמכבד אותנו בנוכחותו, בבקשה. תודה רבה גברתי יושבת הראש. קודם כל אני רוצה לחזק אותך על כל מה שאת עושה, בעולם הזה של ניצולי השואה. אני אספר לכם שאני בן לניצולי שואה. עליתי לארץ מליטא בשנת 1972 וכל